אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו ממשיכים את הדיון ואנחנו בעצם רוצים לסיים אותו כדי לתת ערבות מדינה.